מאז פגישתנו האחרונה שונו נהלי ההגעה לחדרי הוועדות

עקבותיו אין הגבלה על מספר הנוכחים בחדרי הדיונים. אני אומר את זה גם לטובת נציגי משרדי הממשלה וגם לטובת נציגי החברה האזרחית וגורמים נוספים. הדבר כמובן ראוי שייעשה - חייב להיעשות